י"ב באב תשפ"ג.

קליטה ותפוצות בנושא הקמת מערך זכויות עבור עולים חדשים. אנחנו קיימנו מאז שכונסה ועדה זו בכנסת הנוכחית 90 ישיבות,

אז אנחנו בתהליכי פיתוח של הצעד הראשון בשליפת מידע, זה אמור לעלות לאוויר בערך בסוף שנה אולי תחילת שנה הבאה, שאנחנו נשלוף מידע של רשות אוכלוסין שקיים כיום באזור האישי וברגע שנוכל להתחיל לשלוף מידע ולענות על השאלון בצורה

אנחנו מפנים לאתר משרד הקליטה על מנת לקבל מידע נוסף. בנוסף הביטוח הלאומי מפעיל מוקד טלפוני,

לה שלפעמים כאן קשה לאנשים להגיד שהם לא משתפים פעולה אבל אחר כך הם שמים רגליים בכל מיני מקומות אחרים. אז לפחות שמענו נכונות גם ממשרד העלייה

גם ממשרד האוכלוסין וההגירה וגם מביטוח לאומי. אני רוצה לשמוע את משרד הבריאות

וגם אנחנו עובדים בשצף קצף על פורטל חדש,

שבו העולה עוד טרם הגעתו יוכל להכניס את כל המידע. זה קיים היום אבל לא ברמה שזה צריך להיות. היום